הצעת חוק לתיקון

(הטבות מס ליישוב עירוני מעורב), הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

עם משרד המשפטים. בהמשך לדיונים שהיו כאן, וגם לאור הקשיים שאתה העלית,

את מדברת על אותם ישובים שהיו במפה.

עכשיו הם מקבלים תוספת של חמישה אחוזים, ובלבד שהם לא יעלו על 12 אחוז. ירדו השיקולים הדמוגרפיים. האם היישוב מזערה ליד נהריה נכנס? מזערה נכנס. מה לגבי מועצה אזורית

כשישבתי עם שר האוצר, הוא אמר לי: "הבטחת שלא תבקש את זה יותר".

למה לעשות את זה הוראת שעה לשנתיים?

אני רק לא רוצה לעשות את זה בוועדה.

אפשר לקבל את ה-55 מיליון בחלוקה לישובים? רשות המיסים יודעת לחלק את זה לישובים.

אם אתה לא משנה מהחוק

כיוון שמה שמוצע כאן עכשיו מתבסס על מדדים שהחקיקה ממילא משתמשת בהם ומוכרים כמדדים לגיטימיים למתן הטבות מס.

מניחה ומקווה שבדיון הזה יוצגו ההצדקות לקריטריון החדש המוצע.

כל החוק הזה הוא כך. אנחנו מברכים על ההצעה החדשה והמעודכנת. אנחנו דחפנו את זה. כולנו ברשימה המשותפת הבאנו נתונים לגבי חוסר השוויון שיש בין הישובים השונים. דיר חנא הייתה מקבלת 12%, עראבה וסחנין קיבלו

לא משדרג, הוא מתקן עוול. כל אחד וניסוחו. חלק מהרשויות הן יהודיות, חלק ערביות, חלק דרוזיות. גם המשפטנים באים ואומרים שקל יהיה להם להגן על הדבר הזה. בא חבר הכנסת סמוטריץ' ושואל

אם זה בסדר, אם זה לא איזה קריטריון חדש אלא נסמך

אפשר לחכות עוד שבוע כדי שתסתיים עבודת המטה במשרד האוצר והוא יצליח לאתר את אותם 50 מיליון שקלים שקרה איזה משהו בתהליך והם הלכו לאיבוד.

להגיד לממשלה: את זה אני דורשת שתתקצבי. חבר הכנסת גדעון סער, היית שר בכיר

ועדת הכספים דנה בעניין של הטבות המס גם בקדנציות קודמות. אוסאמה ואני התעמקנו בנושא, דחפנו לצמצום הפערים ותיקון העוול שהתרחש בישובים ערביים רבים.

כי זה חוק שמיטיב עם כל תושבי עכו. כל הרשימה המשותפת תמכה

אנחנו לא חיים בעולם סטטי, אנחנו חיים בעולם מאוד דינאמי. הפער בין הפריפריה למרכז הולך וגדל, אנחנו צריכים להבין את זה. בתקופת הקורונה, אני רוצה להזכיר, אנחנו מדברים על חבילות גדולות של

אני רק חושב שאסור שזה יהיה בהוראת שעה. אני חושב שזה הישג גדול לעיר עכו. מיכל, יישר כוח על המקום שהגענו אליו. אבי מורי, זכרונו לברכה, היה הראשון שהביא את החוק הזה ב-2001.

אנחנו רוצים לשנות את המצב הכלכלי שלהם כך שיהיה דומה לשאר הישובים. מי שמתנגד לזה שיתבייש לו. יש שני ישובים בתוך המפה שמשום מה לא מקבלים במשך שנים, שזה אעבלין וכאוכב

חבר הכנסת סמוטריץ' דיבר על ישובים מעורבים. למה את לוד ורמלה, שהם ישובים מעורבים, לא

הלוואי וכל מערכת היחסים במדינה הזאת הייתה כמו ברדיוס הזה שכולם ידעו להסתדר עם כולם. אל תיקחו את זה לכיוון של יהודים-ערבים. הסיפור פה היא העיר עכו שהתושבים שלה עוברים לנהריה בגלל ההטבות.

עם כל הכבוד לדברים שאמרת, אדוני היושב-ראש,

גם אם משרד האוצר יתקע את זה ויגיד שאין תקציב לחוק כמו שהוא, צריך שתהיה האפשרות להעביר את החוק המקורי.

אין בעיה, אני אסיר את

אני שמח שנכנסים עוד ישובים,

אבל אנשים,

נמאס לנו, תעבירו את זה כבר, קצה נפשנו בכל ההתנהלות המבזה הזאת. כמה אתם עוד רוצים שאני

ברגע שיש צוות אפשר יהיה להאריך את הוראת השעה.

מצוותו של שר המשפטים נמסר לי הבוקר ששר האוצר החליט להקים את הצוות הזה כדי להאריך את הוראת השעה עד סוף

באישור ועדת הכספים של הכנסת,

להאריך את תוקף התקופה האמורה בסעיף 11(ב) (3א) (ד) לפקודת מס הכנסה כנוסחו בחוק זה (להלן תקופת הוראת השעה) כך שתחול גבי שנות מס נוספות; לבקשת רשות המיסים נבחן גם הוספת הוראה שלפיה אם תושב

אם יש תקרה יותר גבוהה בסעיפים אחרים או זיכוי יותר גבוה, לא נלכוד את האוכלוסייה הזאת ונכפה עליה הטבה בשיעור יותר נמוך. אנחנו מתקנים עיוות בין עכו לנהריה.

אנחנו לא מייצרים. יש במועצות אזוריות הוראת שעה שצריך להאריך. האם אפשר להוריד את המילים "למעט מועצות

מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. הצעת החוק אושרה פה-אחד. אני מברך את התושבים. אני רוצה להודות לגפני,

ביחד עם מיכל שיר וכל האנשים, אם זה משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, רשות המיסים, עברנו דרך ארוכה פה. אני רוצה להודות לכולם. רק אני יודע מה זה גלגולו של חוק בכנסת, כמה זה מורכב, כמה זה בעייתי. אני רוצה לאחל לנו שתוך שבוע ייגמר הסיפור הזה וזה יאושר. תודה מיוחדת לשגית, היועצת המשפטית של הוועדה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:42.